בוקר טוב, היום יום שני, ט"ו בשבט, התשפ"ג 6 בפברואר 2023, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה הראשונה של ועדת הבריאות בכנסת ה-25, בנושא: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023, מ/1593. היות וזאת הישיבה הראשונה של הוועדה שקמה זה עתה ואנחנו מקיימים אותה דווקא ביום חגה של הכנסת,

ראש השנה לאילנות,

רוצים לאחל לכלל חברי הוועדה, חברי ועדת הבריאות, ולמשתתפים חג שמח בסימן "כי האדם עץ השדה". שנהיה כולם בצמיחה, בהתחדשות מתמדת בעשייתנו, שנשפיע רק טוב על הסביבה. אני מבקש להזכיר שתוקפו של החוק הנוכחי להתמודדות עם נגיף הקורונה עומד לפוג בימים הקרובים. על שולחן הוועדה מונחת הצעת חוק ממשלתית שמבקשת להאריך את תוקפו של החוק הקיים, על מנת שהמדינה בכלל ומערכת הבריאות בפרט יוכלו להיות ערוכים עם הסדר רחב ומענים שונים בכל מקרה של התפרצות הנגיף,

מחדש בישראל. למרות החשיבות של הצעת החוק ועיגון ההסדרים החוקיים שמופיעים במבט צופה פני עתיד בשביל לצמצם סיכונים ולמנוע מצבים קשים כפי שהיו בשנתיים האחרונות, הייתי בהידברות עם משרד הבריאות על צמצום החוק. תכף תבוא ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, שתציג את החוק, את מה שאנחנו משאירים מהחוק הקיים. ודאי לא הייתה אופציה שהחוק כמות שהוא יוצג. היא תציג את מה שנשאר מהחוק. החוק מצטמק משמעותית בהרבה פרמטרים שאני חושב שגם אתם, כמתנגדים, תבינו שמתייתרות ההתנגדויות. החוק צומצם? תכף תשמעו. אנחנו נרצה לסיים אותו בקריאה שנייה ושלישית ביום רביעי הקרוב, אחרי שניתן גם זמן להגשת הסתייגויות. אם הוא ישונה כפי שיוצג כאן, נשנה את הניסוח שלו ונאפשר לאחר מכן הגשת הסתייגויות כנדרש. בפתח הישיבה נקבל סקירה ועדכון מה רלוונטי,

מה נשאר בחוק,

מה הצורך. ננהל את הדיון באופן מעמיק ושקוף, נשמע את הקולות משני הצדדים ואת כלל הגופים. חבר הכנסת גלעד קריב, בקשה. אדוני היושב ראש, בוקר טוב, ברכות על התנעת עבודתה של הוועדה החשובה. דומני שמכל הוועדות שפוצלו בכהונה הקודמת וזכו עכשיו לעיגון משלהן בתקנות, הוועדה הזאת היא אולי המוצדקת ביותר. יש חשיבות אדירה לפעולה של ועדת כנסת עצמאית בתחום הבריאות. בצד הרבה מאוד ברכות על התנעת עבודת הוועדה, דומני שהמקום שראוי היה לדון בהארכת החוק היה ועדת חוקה, חוק ומשפט, שזו הוועדה שהכינה את החוק, זו הוועדה שהתמחתה בכל מערכת האיזונים והבלמים העדינה שהכנסנו בנוסח הקיים של החוק שאתם מבקשים להאריך. הסיבה היחידה שהנושא לא נדון בוועדת חוקה, חוק ומשפט, היא ריצת האמוק המטורפת של הקואליציה, בהובלת יושב ראש ועדת החוקה, בנושא השינויים המשטריים. יש קשר עמוק בין הארכה של החוק הזה לבין מה שקורה שם. מן הראוי לומר לציבור ולך, אדוני היושב ראש, שהחוק הזה צריך היה להיות נדון במקום אחר שיש לו את המומחיות ביצירת מערכת האיזונים והבלמים. חבל שבגלל תכנית ההרס של מערכת המשפט אנחנו את החוק הזה לא מביאים למקום הראוי לו, והדברים ייאמרו בעוד זמן קצר גם בוועדת החוקה. כמי שעסק מאות שעות בנושא הקורונה ובהתקנת החוק הזה וכמי שמרגיש, בניגוד לביקורת שיש לחלקים בציבור, שהחוק שאתם מבקשים להאריך הוא הרבה הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר מדויק מחוק הקורונה המקורי, זה רע מאוד שבמצב הנוכחי של התחלואה מבקשים להאריך את החוק. מן הראוי היה להשאיר את החוק הזה במגירה, לדעת שהבית הזה מספיק אחראי לחוקק במהירות את החוק הזה במידה ותהיה התפרצות חריגה, לדעת להשתמש בסעיפים שקיימים בפקודת בריאות העם. למרות כל האיזונים שהכנסנו בוועדת החוקה, זו עדיין חקיקת חירום מאוד מרחיקת לכת. אם היית ממתין לשמוע את משרד הבריאות, אולי היית מדבר אחרת. רוצים מאוד לשמוע את משרד הבריאות. מכיוון שמדובר בהצעת חוק ממשלתית, מן הראוי היה להודיע מראש לציבור, ולו ל-24 שעות, על השינויים שרוצים להכניס. אנחנו לא במצב חירום מבחינת התחלואה.

הבריאות חושב שאפשר היום להאריך את התוקף של ההסדרים המצומצמים, בבקשה, זו הצעת חוק ממשלתית, תפרסמו להערות הציבור, תאפשרו להסתדרות הרפואית, תאפשרו לארגונים החברתיים ותאפשרו לנו, חברי הכנסת,

לא לבוא לכאן ולקבל מכם את הדברים בעל פה. תתכבדו, קחו עכשיו יממה, תגישו הצעת חוק מעודכנת ומסודרת, תנסחו את הנוסח שלה, תעלו אותה להערות הציבור ל-48 שעות, וניפגש כאן ביום רביעי וביום חמישי אם צריך ויהיה הליך מסודר. אנחנו רוצים לשמוע את משרד הבריאות, אבל תכבדו אתם את חברי הכנסת ואת הציבור הישראלי. ד"ר שרון אלרעי פרייס,

אנחנו עדיין נמצאים במצב של מגפה שנמצאת בעולם. ב-27.1, לפני פחות משבועיים, ארגון הבריאות העולמי עשה בדיקה חוזרת וקבע שאנחנו עדיין נמצאים במצב של Public health emergency of international concern. אנחנו חושבים שלאור המצב החיסוני של האוכלוסייה אנחנו נמצאים במקום אחר, לכן הסיכון העיקרי מבחינתנו, מבחינה מקצועית, מגיע באמת מדברים שיגיעו מחו"ל, מאיזה שהוא וריאנט שהוא יותר אלים, יותר מסוכן, שיכול לעקוף חיסון, יכול לפגוע באוכלוסיות אחרות, כמו אוכלוסיות צעירות יותר,

אנחנו יודעים שהווירוס הזה הוא עדיין לא יציב. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי וריאנטים, כי כל הזמן מצטרפים וריאנטים חדשים. אנחנו לא מפעילים את החוק אלא כשאנחנו חושבים שיש איזו שהיא סכנה בריאותית. לאור העובדה שהווירוס עדיין משתנה, עדיין לא יציב, עדיין גורם לתחלואה במקומות כאלה ואחרים, יכולה להיות בהחלט אפשרות שיתפתח וריאנט שהוא יותר אלים, כשלמצב הזה אנחנו צריכים להיות מוכנים. הדבר החשוב הוא היכולת שלנו לבדוק בגבולות אנשים שמגיעים, ומי שנדרש לבידוד מכיוון שאנחנו חושבים שיש איזה שהוא וריאנט טכנולוגי לאפשר בידוד טכנולוגי. החוק הזה הוא חוק מסגרת. אני לא משפטנית, אני לא מכירה את המושג של חוק במגירה, ואני לא יודעת באיזו קלות אפשר להביא את החוק בחזרה אם הוא מתפוגג, אבל אם הוא יתפוגג ב-15 בפברואר, שזה מה שאמור להיות, וב-16 נזהה איזה שהוא וריאנט אלים באיזו שהיא מדינה, לא תהיה לנו שום יכולת מתוקף פקודת בריאות העם לעשות בדיקות PCR בכניסה ממקומות מסוימים ושום דבר שכזה. הסיכון שאנחנו רואים הוא סיכון בהבאת תחלואה מחו"ל,

כמו שאתם יודעים, הגיעו משם. החוק הזה חשוב גם כדי שנוכל לדחות את הכניסה כפי שעשינו עם האומיקרון ולהיערך יותר טוב. בארבעה-חמישה שבועות הצלחנו לדחות את האומיקרון ולהביא גם חיסונים, גם תרופות וגם לקבל יותר מודיעין על הדבר הזה. היכולת שלנו לשמור בגבולות היא מה שחשוב בעת הזאת. לא היינו רוצים להגיע למצב שב-16 בפברואר, אחרי שהחוק מתפוגג, לא יהיו לנו כלים אם נראה משהו חריג. מערך מודיעין בריאות שהוקם במשרד הבריאות נמצא כל הזמן במעקב אחרי כל הווריאנטים. למרות הרבה מאוד וריאנטים שראינו בחודשים האחרונים, חוק המסגרת הזה לא מופעל מיוני. גם עם עליית התחלואה המאוד משמעותית שראינו עכשיו בסין לא קפצנו להפעיל את החוק. כדי להפעיל את החוק צריך הכרזה בממשלה, צריך אישור של זה בכנסת, יש הרבה מאוד תהליכים. כשחבר הכנסת קריב אומר "אנחנו צריכים חוק במגירה", זה החוק במגירה, הוא לא יוצא עד שאין הכרזה בממשלה ואין אישור של הכנסת. את מדברת כרגע על זה שהחשש שלכם הוא בעיקר מווריאנט שיגיע מהגבולות. נכון. ממדינה כזו או אחרת, ושמענו שהייתה התפרצות בסין. האם אנחנו משאירים את החוק כשלד, כמסגרת? אני רוצה שתנסי להסביר לנו מה המשמעות של החשש שלכם מווריאנט שיגיע בגבולות. עם כל החשש מווריאנט שיגיע בגבולות, שם יש לכם את הסמכויות לפעול. אם נגיד הגיע איזה וריאנט והתפרץ בארץ, מכוח מה תוכלו לפעול בתוך המדינה? מה צריך להשאיר מכל השלד של החוק הזה? הדבר הכי פשוט זה להשאיר את כל החוק, השאלה אם זה באמת נדרש בעת הזאת. אני חושבת שבעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במצב שבו רוב המדינה מוגנת בצורה זו או אחרת בגלל חיסונים ובגלל החלמה, הסיכוי שיגיע משהו שבאופן מהיר מאוד יתפשט קיים אבל הוא נמוך. אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מעכבים את הכניסה בגבול. כמובן שאם יהיה משהו שיתפשט מהר ולא תהיה שום הגנה לאף אחד, נצטרך להתמודד עם זה כמו שהתמודדו בתחילת המגפה. אנחנו, משרד הבריאות, עובדים על חוק פנדמיות, כי לא יכול להיות שב-2023 נישען על פקודת בריאות העם מ-1940 שיש בה כל מיני יכולות דרקוניות לרופא מחוז להחליט על כל מיני דברים אבל אי אפשר מכוחה לעשות,

בדיקה בכניסה לישראל. אין ספק שצריך לעשות חוק כזה בשום שכל, עם הרבה רגישות, עם כל הגורמים השותפים, לא ללכת לאיזה שהוא בליץ משפטי שייעשה מהר מהר מהר ועלול לפגוע או לשלול זכויות אדם במצב של מגפה. אני חושבת שראוי שנעשה את זה בשקט,

נראה איזה דברים נדרשים. זה לא יהיה חוק ספציפי לקורונה, כי העולם של חוק ספציפי לקורונה פג, אבל עד שנחוקק כזה חוק אנחנו לא יכולים להישאר בלי שום מעטפת שמגינה עלינו בגבולות. אומרת ד"ר שרון אלרעי פרייס,

שהסעיפים הנוגעים למגבלות על חינוך,

התקהלויות והתכנסויות כאלו ואחרות לא יוארכו כרגע.

יישאר סעיף שבעיקר מדבר על כניסה ויציאה ממדינת ישראל, שם תהיה לנו הסמכות לאסור או להגביל. זה אפילו לא לאסור את היציאה, אלא לוודא שיש לנו את היכולת לעשות PCR בכניסה לישראל, כשהדבר הזה יחייב חוות דעת אפידמיולוגית, יחייב אישור של הממשלה ואישור של הכנסת. אנחנו מדברים גם על בדיקה של PCR בכניסה לישראל וגם על פיקוח טכנולוגי, כי אנחנו יודעים לאורך המגפה שהיו קשיים בשמירה על בידוד של אנשים. אם יהיה וריאנט שהוא וריאנט אלים, אנחנו רוצים שתהיינה יכולות לעשות פיקוח טכנולוגי על בידוד. אנחנו לא חושבים שנדרש למנוע יציאה של אנשים, בוודאי לא למנוע התקהלויות, בתי ספר, עסקים או כל דבר אחר שיש בחוק המאוד גדול הזה, אבל כן נדרשת שמירה על הגבולות. אנחנו רוצים שכשנכנס מישהו ויש אימות לווריאנט שהוא וריאנט מסוכן מבחינתנו, מבחינת יכולת הדבקה ותמותה, כן יתאפשר בידוד טכנולוגי. מתי לדעתך יש צפי להפסיק את השימוש בחוק הזה? אני חושבת שצריך להיות חוק פנדמיות. כתחליף לחוק הזה?

ככל שמהר יותר נחוקק חוק פנדמיות, כך אפשר יהיה לוותר על החוק הזה שנקבע ספציפית לקורונה. ראינו איך נעשו דברים תוך כדי מגפה, איך כל פעם צצו דברים והיה צריך לתקן את החוק. בהחלט ראוי שבמדינת ישראל יהיה חוק פנדמיות. אין צורך להאריך את חוק הקורונה לשנה, צריך לקבוע אותו כהוראת שעה לתקופה מסוימת. צריך לעבוד על חוק של פנדמיות, כי הקורונה זה לא הווירוס היחיד שמסתובב בעולם. שמעת את מה שד"ר שרון אלרעי אמרה. מה שאת אומרת מתקבל, כי את רוב הדברים בחוק הקורונה אנחנו לא מאריכים. רק לפני שבועיים או שלושה שבועות שמענו על התפרצות בסין, לכן צריך שיהיה חוק שמשרד הבריאות יוכל לפעול מכוחו.

לזכור שהממשלה הוקמה זה לא מכבר וצריך שיהיה משהו במגירה. אני אשמח לשמוע סקירה על הנתונים של התחלואה בארץ ובחו"ל. חשבתי שאחרי שיאמרו לכם ש-90% מהחוק הורידו, אתם תגידו "כל הכבוד, אפשר להצביע". אני רוצה לחזק את ד"ר אלרועי פרייס ולהגיד שעמדת המל"ל היא לאשר את זה. יש פה שני סעיפים - יש את סעיף 7א ואת סעיף 12. סעיף אחד הוא בהיבט של בקרה, כניסה ויציאה בהקשרים של בדיקות, והסוגיה השנייה היא מסירת מידע של נוסע לפני שהוא עולה לטיסה על כך שהוא אכן עשה בדיקה. אתם מתואמים עם עמדת משרד הבריאות בנושא הזה?

צריך להבין שהאירוע של סין הוא אירוע שיכול לפגוש אותנו. אני מזכיר לכולם שמדינת ישראל עסקה בחודשים האחרונים בהיערכות לאירוע אבולה, היערכות משולבת של מל"ל ומשרד הבריאות, כשלשמחתי הוא לא הגיע למדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שיש מגיפות בעולם שצריך להיערך אליהן. חבר הכנסת חוג'ירת, בבקשה. קודם כל, ברכות על התפקיד.

זו ישיבה ראשונה, אני מברך אותך. הייתי שמח לשמוע מה קורה בעולם. שמעתי מד"ר אלרעי על כך שמדובר בהארכת החוק בגלל חשש עתידי, על כך שמיוני החוק לא הופעל. השאלה אם אנחנו צריכים להאריך את החוק. אתם רוצים לצמצם את החוק כך שרק אם תהיה מגפה או יהיה וריאנט חדש בעולם תתאפשר בדיקה לאנשים שנכנסים ויוצאים מהמדינה. אני בעד שיהיה חוק כולל, לא חוק ספציפי לקורונה, והוא צריך להיות מהר ככל שאפשר, אבל כרגע אני בעד להאריך את החוק הזה לתקופה קצרה יותר, לא עד סוף השנה, לא עד סוף 2024 או משהו כזה. ד"ר אחמד טיבי,

שמעתי את הדברים של ד"ר שרון אלרעי ואני מבין את הרצון של הממשלה להאריך באופן אוטומטי את מה שקיים, את מה שכבר הושג, אבל שים לב, מכובדי היושב ראש, לכך שחברי הכנסת מתנגדים להארכה אוטומטית של שנה. אפשר לדבר על חלקיות, אפשר לדבר על סעיף כזה או אחר. אני רוצה להפנות לסעיף בחוק שמדבר על הגבלות חמורות. אמנם ההגבלות החמורות שיש בחוק הזה לא מופעלות באופן אוטומטי אבל הן ניתנות עם אישור החוק המוצע - מדובר על הגבלת כניסה לבית מגורים של אחר, תנאי לשימוש ברכב, הגבלת התקהלות במרחב הפרטי של פחות מ-50 - - רלוונטי לדון בזה כרגע

נמחק מהארכת החוק? את ההגבלות צריך להסיר, במיוחד את איסור היציאה מהבית, כי זה נשמע לי דרקוני. תמיד עדיף שקבוצה של אנשים - למשל ממשלה - תקבל החלטה, לא אדם בודד נושא תפקיד במשרד הבריאות. חשוב לשמוע סקירה על מצב התחלואה העכשווי ואת התחזית לעתיד. אם מאריכים את החוק הזה, האם זה גורר אוטומטית הארכה של הוראות נוספות שלא כלולות בחוק הזה? תן דוגמה. מוצע כי לשם בחינת הצורך בהארכת תוקפו של החוק, תבהיר הממשלה אם ישנם הסדרים נוספים שתלויים בתוקפו של החוק שיונחו אוטומטית. עורכת הדין נעה בן שבת, היועצת המשפטית לוועדה, בבקשה. התבקשנו להאריך את החוק עד 15 בפברואר 2024. זה חוק שהיה אמור לפקוע בסוף 2022, אבל בגלל התפזרות הכנסת הוא הוארך מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת עד 15 בפברואר. החוק הוא חוק שמכיל הרבה מאוד, הוא קובע את כל ההסדר להתמודדות עם הקורונה. דובר על כך שהוא חוק למגירה כי הוא באמת לא פועל אוטומטית, הוא רק מאפשר לממשלה להכריז על מצב בריאותי מיוחד במקרה שצריך להפעיל סמכויות כלליות מכוחו - זה יכול להיות במסגרת של תקנות להגבלת כניסה ויציאה, זה יכול להיות בנושאים של סגירת עסקים. הוא גם מאפשר במצב הבריאותי המיוחד לקבוע מקום לבידוד מטעם המדינה, או צו סגירה למוסד חינוך. הכרזה אחרת שהיא יותר חמורה היא הכרזה על מצב חירום, כשבהכרזה על מצב חירום אפשר להטיל הגבלות חמורות שעוסקות גם במניעת כניסה ויציאה, גם בהגבלת התקהלות של מספר קטן יותר של אנשים, וגם איסורים יותר מוחלטים ויותר חמורים. גם במקרה הזה יש הוראות שעוסקות באזור מוגבל, שמאפשרות להכריז על אזור מוגבל ולקבוע בו הגבלות נוספות, חמורות, מותאמות לאותו אזור במדינה, וגם לאפשר קביעה של אזור תיירות מיוחד שבו דווקא יש אפשרות להקלה כפוף לבדיקות. יש לנו בחוק גם מנגנון של אכיפה, מנגנון של עבירות מינהליות ועבירות פליליות ומנגנון של צווי סגירה. חלק מהמנגנונים של הפיקוח הם מנגנונים שמשרתים גם את החוק המקביל שלנו, את פקודת בריאות העם שמכוחה מוטלת חובת בידוד על חולים וחובת עטיית מסכה שהיום מאוד צומצמה. גם פקודת בריאות העם נשענת על חלק מהוראות הפיקוח שנקבעו בחוק הזה.

אמנם אמרנו שהוא לא מופעל אוטומטית, שצריך מכוחו הכרזה שעומדת לפיקוח פרלמנטרי במנגנונים המסוימים שנקבעו ושגם אם מוכרזת ההכרזה יש תקנות שצריך להתקין

ד"ר אולגה פרישמן, משרד המשפטים, האם יש לכם עמדה בנושא הזה לאור מה ששמעתם? שאלו פה מתי החוק הזה לא יידרש, מתי הקורונה לא תיחשב פנדמיה, או

גם כל המנגנון של התקנת תקנות שנקבע לזה יוארך כדי לאפשר את ההפעלה של הסמכויות שמניתי

לגבי ההוראות הכלליות וסעיפי העונשין אנחנו נעשה את ההתאמות

בעיניכם זה גם משהו שהוא קל יותר מאשר למנוע כניסה. מניעת כניסה יורדת לגמרי. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה החובה היא חובה של בדיקות, כאשר זו הבקרה על הבידוד.

ברור, במידה ויזהו שיש בעיה ספציפית. כל החוק הזה מתנקז ממי שמגיע מחו"ל. סיכון מסוים מווריאנט אלים. זה רק חוק שמאפשר להתקין את אותן תקנות, או להגביל את אותן הגבלות, כאשר כמובן זה לא חל, זה רק

גם שעות הפתיחה של נקודת הבדיקה הן שעות מצומצמות.

אנחנו כבר שנים דיברנו, עוד לפני הקורונה, על כך שצריך להקים יחידה אפידמיולוגית קבועה בנתב"ג, על כך שצריכה להיות נקודה של משרד הבריאות שיודעת לתת מענה אם

מצפים מהממשלה לא רק לבוא עם הצעות איך היא מתכננת להפעיל סמכויות, אלא גם עם פעולות לחיזוק בריאות הציבור,

האמון של הציבור מאוד

לקורונה יש היום חיסון, האוכלוסייה כבר נחשפה, הנגיף גורם לתחלואה פחות קשה ופחות לתמותה כמו שהיה בעבר. כנראה שאלפים עוד ימותו מנגיף הקורונה בישראל כמו שהם

זמן ההפצה של התזכיר, אדוני היושב, ניתן ל-7 ימים ברוטו, מתוכם ארבעה ימים נטו. בארבעה הימים שהיה לציבור זמן להגיב היו כשלים טכניים, ודיברתי על זה אישית עם שר המשפטים. משרד הבריאות סירב לתת אפילו הארכה של מספר ימים. כל ההליך פה נולד בכשל אחד גדול. הערה לגבי המשפט שנאמר פה קודם על חוק במגירה. חוק במגירה זה חוק שיושב במגירה. החוק פה הוא לא חוק במגירה, הוא חוק שהצביעו עליו. אני מרגיש שמכשילים את הציבור. אני מבקש את העמדה של משרד המשפטים, כי נשאל פה מה יקרה אם פתאום יגיע עוד וירוס, מה יקרה אם פתאום יהיה גל. במצב כזה אפשר להשתמש בתקש"ח. למדנו בקורונה שגם מחוקקים וגם שרים הם בני אדם, הם עושים טעויות, ולכן בבואנו לפגוע בזכויות יסוד, בזכויות שבכלל לא ניתנו מתוקף חוק אלא בזכויות שניתנו מכוח הבריאה, כדאי שכולנו ננהג בזהירות גדולה מאוד. במהלך תקופת הקורונה נפגעו זכויותיהם של 4.6 מיליון איש שלא היה להם דרכון ירוק בתחילת גל הקורונה. ישבתי פה בדיוני הוועדה וטענתי שאין הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים בנתונים, שכולם נדבקים באותה מידה. במשך שלושה חודשים ישבתי פה בדיונים ואמרו לי שזה לא נכון. ביטלו את כל ההגבלות ואת הדרכון הירוק כשהיו 1,200 חולים קשה,

שמראה שגם מחוקקים וגם שרים יכולים לטעות. הטעות הזאת פגעה בזכויות של 4.6 מיליון איש. הפגיעה הזאת היא בבריאות, בחיים, כשחלק גם נפטרו בגלל מדיניות שסיכנה מחוסנים. מה שקרה זה שהכניסו מחוסנים למתחמים, אמרו להם: "אתם עם דרכון ירוק, אתם מוגנים, אתם לא צריכים לעשות בדיקה בכניסה", אבל כשהם נכנסו הם הדביקו. הם אלה, בניגוד לנרטיב של משרד הבריאות, שהפיצו את הנגיף בתקופת הקורונה, כי הלא מחוסנים נכנסו למתחמים האלה רק לאחר בדיקה. לפני שאנחנו באים בקלות ואומרים: "טוב, ויתרנו על סעיפים, יש פה רק מעט", צריך לראות למה, מה הסיבה לכך. מישהו בדק? לא פרסמו תזכיר, לא הביאו שום סקירה אפידמיולוגית רצינית. אני אגע בנושא הרפואי, כי יש איזה ניסיון של משרד הבריאות לאורך שלוש השנים האחרונות להלך אימים. אני נמצא כרגע בבתי משפט עם משרד הבריאות. בקרוב מאוד תהיה רעידת אדמה בעולם כולו, לא רק בישראל, כי הנתונים שקיבלתי ממשרד הבריאות מראים שכל ההגבלות מתחילת הקורונה ועד היום לא היו מוצדקות. אם יש להם מחקרים שמראים אחרת - שיראו אותם, ואם יש להם מחקרים שהיה צורך לעשות הפרדה בין מחוסנים ללא מחוסנים - שיראו אותם. המקום לניהול דיונים מהסוג הזה, עם עמדות מדעיות בניגוד לעמדת משרד הבריאות, הוא לא בבג"ץ, הוא בוועדות. הקורונה כיום מסוכנת פחות משפעת. החוק הזה מיותר, אין שום הצדקה לחוק הזה. אתם רוצים לעשות חוק? תעשו קודם כל לשפעת. לפי מחקר דני מאוקטובר 2022 שפורסם בכתב העת לנסט, לא באיזה כתב עת זוטר, שיעור הקטלניות של זני האומיקרון הוא פחות מעשירית מהקטלניות של זני השפעת. אתם מדברים איתנו על חוק סמכויות לקורונה? תגידו לי, על מה אתם מדברים? מכשילים את חברי הכנסת, נותנים להם חוות דעת שהן לא מחוברות למדע. אני רוצה לראות את משרד הבריאות סותר את דבריי. נאמר פה על ידי פרופ' לוין, ואני מסכים, שנגיפים שגורמים למחלות דמויות שפעת משתנים בקצב דומה, אפילו בקצב גבוה יותר מאשר נגיפי קורונה. ההיסטריה הזאת, הבהלה הזאת, הריצת אמוק הזאת לפגוע בזכויות אדם ולקבוע הגבלות וחוקים כאלה, היא לא נורמאלית. אני מבקש לראות נתונים , מחקרים, לא סיסמאות בעלמא. מכשילים את חברי הוועדה וכותבים בדברי ההסבר שלונג קוביד מסוכן ויכול לגרום לעומס כל כך קשה בבתי החולים.

בניגוד גמור למה שנאמר בדברי ההסבר,

אם מערכת הבריאות בישראל בימים של שיאי הגלים של הקוביד לא הגיעה למצב של סף ספיקה, האם אתם מצפים שחברי הכנסת יאמינו שבגלל לונג קוביד המערכת תגיע

צריך להבין שגם בזמן המקוצר שהיה לציבור להגיב היו כשלים טכניים באתר. כתבתי מכתבים, הרמתי טלפונים, הוכחתי את הכשלים, אבל לא ניתנה ארכה נוספת. עכשיו מגיעים לפה עם שינויים בחוק שהציבור לא יודע.

כי הקורונה פחות קטלנית משפעת.

הוא בטח לא יכול לגרום לקריסה של מערכות בתי החולים. דיברו על קצב ההכפלה

זה שהוא קוצץ משמעותית - - תזכיר של להאריך בשנה? תזכיר של משפט? לא, יש חוק. ככה מפרסמים הארכת חוק.

אבל מה לעשות שבמדינת ישראל אנחנו בהכרזה על מצב חירום מ-1948, כשלצערי הבית הזה עוד לא הצליח להפוך את הגזירה. יש עובדה. אנחנו נמצאים במצב שבו במדינת ישראל מוכרז מצב חירום

אם יקרה רגע דרמטי שבו צריך להגביל כניסה, תשתמשו בתקנות לזמן חירום, כאשר כעבור יומיים-שלושה תביאו לבית הזה את ההסדר.

מ.מ, בין אם באמצעות משרד הבריאות, סקירה באיזה מדינות בעולם יש חקיקת חירום במצב הנוכחי. יש איזו שהיא פסקה אחת בדברי ההסבר על מה קורה, כשמהפסקה הזאת עולה שבאיחוד

אני רוצה להתנצל כשאמרתי שאני לא רוצה לשמוע את משרד הבריאות. אמרתי את זה, משום שבכל מקום שמתבקשת בקשה לפי החוק לחופש מידע ממשרד הבריאות, ובזה עו"ד פרסטנק

הלך שר החוץ אביגדור ליברמן לאיחוד האירופי, חתם על אמנה ונכרתו 240,000 עצים. אתם יודעים למה? כדי שחגבים מזמן המקרא ימשיכו לחיות פה. האם יש

יחד עם מבצע החיסונים והפעלת התו הירוק על הווריאנט שהיה בזמנו הצלחנו לפתוח את המשק. אני לא כל כך מבינה את האמירה של סגר על לא מחוסנים ביחד עם האמירה שהלא מחוסנים הגיעו לכל מקום, נבדקו ולא הביאו

ומצמת שעונה על שאלות של אנשים בנוגע למסמכים קיימים בתוך משרד ממשלתי.

כי היו מאות אם לא אלפים של פניות חוק חופש המידע. היו גם

עורך דין אורן פסטרנק הוא אחד מהבולטים שמגיש, מגיש ומגיש פניות חוק חופש מידע. צריך להבין שאין במשרד הבריאות צי של אנשים שעונים על הדבר הזה. חוץ מחוק חופש המידע בנושא הקורונה יש עוד פניות חוק חופש מידע על עוד

יושבים פה אנשים שמחייכים,

יעבוד רק בזה ולא יעשה את העבודה שהוא אמור לעשות. אני חייב למחות. יושב ראש ועדת חוקה מחכה יותר משנה לנתונים. במדינת ישראל

אפשר לשאול את חטיבת רפואה,

מי שרואה את המטופל ומחליט מאיזו סיבה הוא נפטר זה הרופא שמטפל בו. משרד הבריאות לא קובע אם זה פטירות מקורונה או לא פטירות מקורונה. אמירה מופרכת נוספת שנאמרה היא שאין פנדמיה. צריך להסתכל על מה שקורה בעולם,

כדי להבין שמדובר בפנדמיה. האם יש את החוק הזה במדינות אחרות בעולם? אני צריכה לבדוק את זה. האם

צריך להקשיב למשרד הבריאות. לא בא לכם?

בשלב מסוים כשראיתי שאנשים מתחילים להשתולל ולהסתובב,

לא יכולתי לצאת החוצה בכלל, הייתי בסגר. הבעיה היא שצריך לדעת להגן על אנשים חלשים,

בכנסת ה-23 ישבתי בוועדת חוץ וביטחון ושם ראינו נתונים מודיעיניים לגבי מעקבים שנעשו, ראינו כמה אנשים ברחו החוצה למרות שמשרד

אני מאוד פוחד מזה, משום שעם נתונים אפשר לשחק, ובאמת שיחקו בהם במשך זמן רב מאוד. אם אומרים למשל שאתמול היו 3,000 בדיקות וכמאה ומשהו מאומתים, מחר כשיעשו 100,000 בדיקות ופתאום תהיה תחלואה רחבה.

כי מספר המאומתים הוא באחוזים. כל פעם כשרצו להטיל מגבלה כאת או אחרת פשוט הכפילו, שילשו או ריבעו את מספר הבדיקות והציגו לציבור שהתחלואה עלתה. התחלואה לא עלתה במיל. תפקידה של הכנסת הוא לבקר את הגורמים המקצועיים.

לא חייבים לבקר תמיד. אני לא מדבר על ביקורת רעה או ביקורת טובה, אני מדבר על כך שצריך לבקר. צריך לבדוק את הנתונים, לא לקבל אותם כתורה משמיים. הדבר היחיד שכרגע מבקשים במשרד הבריאות להשאיר זה את הבדיקה של העולים למטוסים, בין אם לצאת ובין אם לחזור. אחד הבג"צים היחידים שהתקבלו היה דווקא בנושא הזה, שאמרו שתמיד יהיו וריאנטים ובכל זאת מעדיפים לתת את הזכות לשוב לארץ מאשר לא לתת

להיכנס. משרד הבריאות הבהיר קודם שכוונתו היא לא למנוע שיבה לארץ. נכון. אנחנו צריכים לבדוק האם בשביל סמכות צרה של בדיקה לפני ואחרי טיסה אנחנו צריכים להאריך חוק. אתם מדברים גם על בדיקה ליוצאים? לא. החוק עצמו מדבר רק על חובת בדיקה כשהאדם שב לישראל, כשתהיינה שתי אופציות: או לחייב את ביצוע הבדיקה לפני העלייה למטוס, או לחייב בנחיתה בישראל. הכוונה לנכנסים? חובת הבדיקה היא רק לנכנסים. אין לנו סיבה לבדוק את מי שיוצא מישראל. זאת הייתה אחת הטענות כשסגרו את נתב"ג, רק התנגדתם לה. האם מישהו שיהיה חיובי לא יוכל לחזור? כמובן שאומרים שהוא כן יוכל לחזור. בשביל זה לא צריך חוק. אין חוק כזה לגבי שפעת.

כשאדם חולה בחצבת, שזה הרבה יותר קטלני, הרבה יותר מדבק, הרבה יותר קשה, אין לגביו חוק. אין לנו חוק לגבי אבולה, וגם אין לנו חוק חירום למצבי לחימה. אם הייתה התפרצות כמו הקורונה, תאמין לי שהיינו מחוקקים מהר מאוד. כאשר יש מקרה חירום הציבור נענה גם כאשר זה וולונטרי. אם הציבור לא נענה כרגע, זה מפני שהוא איבד את האמון, ואם יש אובדן אמון, צריך לשאול איך הייתה ההתנהגות של משרד הבריאות. המגמה מאז שהקורונה התגלתה עד היום היא שהווריאנטים הולכים ונחלשים. כל וירוס אלים נחלש לאט אט. לשכת עורכי הדין לא חושבת שצריך להאריך את החוק. אם יהיה מקרה חירום, אפשר יהיה להסתפק בתקנות ליום,

אנחנו לא אוהבים תקנות לשעת חירום, אבל ככה זה במקרי חירום. אין מקרה חירום כרגע. כל הנושא של הקורונה היה נושא חירום.

לכן ההתנהלות הייתה של מקרה חירום. אנשי מקצוע לומדים מזה, הם תוך כדי התנהלות מקבלים החלטות. יכול להיות שהם מקבלים החלטות נכונות, לא נכונות, אבל כל החלטה שנעשתה במהלך השנתיים של הקורונה נעשתה לטובת הציבור. אף אחד לא החליט החלטה בשביל לפגוע בציבור, חס וחלילה. לא צריך לבוא עם דעות קדומות. נתונים יש בדשבורד. בדשבורד של הקורונה יש הרבה נתונים, אפשר להוציא הרבה נתונים. אני לא חושב שמשרד הבריאות ואנשי מקצוע באים ומזייפים נתונים, אני דוחה את זה. צריך לכבד את אנשי המקצוע שנמצאים במשרד הבריאות, הם מייצגים אותנו, הם עובדי ציבור, הם באים בשביל לשרת אותנו. מה הפתרון של האנשים שנמצאים כאן? במקום לבוא בביקורת תגידו לנו מה אתם חושבים, תתנו לנו איזה פתרון, אנחנו נחשוב על זה. ביקורת הכי קל לעשות, לבקר לא עולה כסף. בסך הכל מדובר כאן בהארכה של שנה. נכון שלפי המצב אין מגיפה, אבל ליתר ביטחון הם לא רוצים לפתוח את הכל ולכן הם צמצמו את החוק למינימום. סבלנו מהמגפה

ההצעה של משרד הבריאות היא להאריך כרגע את ההוראות המצומצמות בשנה.

גם את ההגבלות של כניסות ויציאות? בטח. אבל אמר משרד הבריאות שבלי כל קשר הם רוצים לעבוד על חוק יותר גדול. אז בינתיים נאריך את החוק - - החוק הזה מתייתר ברגע שיהיה

לעומת זאת, ברגע שהתחילו עם מסע החיסונים עקומת התמותה עלתה בצורה ניכרת. מי שעוקב אחרי הדברים האלה רואה את זה. דרך אגב, אלה נתונים שאפשר לבדוק, אני לא ממציאה כאן שום דבר. מה קרה בשבדיה? בשבדיה לא היו סגרים, לא היו איסורים שונים ולא הייתה תמותה עודפת. למה בארץ שמו לנו סגרים והטילו חובת מסכות? כל ההגבלות שהיו לא היו מוצדקות. אחד הסיכונים של הפייק ניוז זה שאנשים משחררים כל מיני אמירות שהן לא מבוססות על נתונים וככל שהן רצות יותר ויותר זה פתאום נהיה אמת. כל תופעות הלוואי שדווחו למשרד הבריאות נמצאות באתר של משרד הבריאות, עם ניתוחים, כולל עד כמה זה שונה מתופעות שבדרך כלל גורמות לאשפוזים של אנשים. במהלך המגפה, כיוון שהייתה אמירה שיש גם תופעות של אנשים פרטיים שאולי לא מגיעים לצוות רפואי, הקמנו מערכת מיוחדת שבה כל בן אדם שקיבל חיסון יכול היה לדווח בצורה לא אנונימית, בצורה מזוהה על תופעות הלוואי שהיו לו. עקבנו גם על הדבר הזה. אשמח מאוד שפרופסור ברקוביץ' יוזמן לדיון בוועדה ויספר בדיוק מה היה בדבר הזה, כי גם פה לקחו קטעים של דברים שהוא אמר, עשו מזה איזה שהוא פייק ניוז מאוד-מאוד גדול. להגיד שכל הדבר הזה הוא לא שקוף ומסתירים, זה פשוט הזוי. ידוע שהחיסון לא גורם להפלות, לא גורם לבעיה בפריון. לא משנה כמה פעמים יגידו את זה זה לא יהפוך להיות עובדה מדעית. אנחנו עוקבים במשרד הבריאות בצורה מאוד הדוקה אחרי תמותה עודפת, לא רק בזמן הקורונה. יש אגף שמרכז מידע ועושה ניתוחים של תמותה עודפת במדינת ישראל. כמובן שבמהלך הקורונה אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה וכל שבועיים יוצא דוח. אני מקווה שבקרוב יצא דוח שמסכם את שלוש השנים של המגיפה, כולל את כל נתוני 2022. בגלל שיש מעקב מאוד צמוד שאומר מי מת מקורונה כי אנחנו בודקים בחטיבת רפואה את תעודות הפטירה כדי להגיד אם זה משויך לקורונה, כן או לא, אפשר לדעת בוודאות מי מת מקורונה ומה זה יתר הפטירות. כשמסתכלים על התמותה במדינת ישראל בלי הנתונים של הפטירה מקורונה, אנחנו לא רואים שיש תמותה עודפת במדינת ישראל, גם לא של צעירים. מה שהראו בהלמ"ס זה את התמותה העודפת בלי הפחתה של פטירות מקורונה. אין עלייה במקרי דום לב אצל צעירים? את יכולה להכחיש את זה? יש עלייה בעשרות אחוזים במקרי דום לב של צעירים. דום לב זה דבר שגורם לזה שהבן אדם מת?

מדובר על עשרות אחוזים של עלייה. לא חייבים תמיד למות מזה. לפעמים יש מקרי מוות מדום לב, לפעמים אין מקרי מוות מדום לב. הציבור רוצה לדעת אם הייתה עלייה של עשרות אחוזים בשנת 2022 לעומת 2021? ב-2021 לא הייתה עלייה למרות שזאת הייתה שנת קורונה, לכן זה לא נגרם מהקורונה. ב-2022, אחרי החיסון, יש עלייה, הגרף עולה ככה. איפה הגרף הזה? בבית חולים בלינסון. דום לב זו לא אבחנה, זה מצב קליני. דום לב אומר שהלב הפסיק לעבוד, כשהוא יכול להפסיק לעבוד מהרבה מאוד סיבות. אנחנו לא רואים עלייה בפטירה של צעירים. אם מורידים את התמותה מקורונה לא רואים עלייה בתמותה של צעירים. אני אעביר לך את התשובה לבקשת חופש המידע שקיבלנו כדי שתוכלי לעלעל במספרים. אין עלייה בתמותה של צעירים, וכל האמירות האלו הן אמירות שמכניסות חרדה, מערערות את האמון. תפרסמו את הנתונים של בלינסון. אני לא אחראית על הנתונים של בלינסון, אני אומרת לכם את הנתונים של מדינת ישראל.

שקיימים בידי משרד הבריאות, עם מעקב אחרי תמותה עודפת במדינת ישראל. אני רוצה להתייחס לשני הצדדים,

הצוות, עם ההנהלה, עם פרופסור שמעוני. אני גם מכיר את הסבל של הסגר, כי אני מייצג ציבור שהכי נפגע מהסגר, אם בפרנסה ובנתונים השגויים ואפילו פוגעניים שפורסמו בהתחלה בפורומים מכובדים כמו ועדות. הלוואי והיה חוק שהיה מדבר על פיקוח פרלמנטרי בהתחלה, לא על שליפות מהמותן. לבוא היום ולמנוע את הדבר הזה פה, זה לקחת מהציבור את היכולת של מישהו לחשוב בצורה רוחבית על הנתונים ועל מה שצריך לעשות. אני מתאר לעצמי שאם חס ושלום תהיה עוד פעם התפרצות, יישמעו נתונים נוספים, ואני גם בטוח שהיושב ראש יסכים להזמין אנשים בהמשך, אבל נכון לעכשיו זה חשוב ביותר,

לכן ראוי ונכון לתמוך שלכל הפחות יהיה חוק שנותן כלים בידי הכנסת, בידי הוועדות לעשות דברים שצריך לעשות לטובת הציבור. אם חלק מהנתונים הם כאלה או אחרים, בכל הדברים האלה אפשר יהיה לדון בהמשך הדרך, אבל קודם שיהיו

אני מקווה שיצא חוק שאומר איך מגדירים מגיפה. אם אני מסתכל 100 שנה אחורה על מה שקרה בירושלים, אז בירושלים הייתה כמעט 90% תמותה מהמגפה הקודמת. אם אנחנו מדברים על ילדים, אז הייתה 50% תמותה, אוכלוסיית ירושלים ירדה בחצי. אם אנחנו מסתכלים על ישראל כיום, אוכלוסיית ישראל נמצאת בעלייה. אם אוכלוסיית ישראל בעלייה, איך אפשר להגיד שהייתה מגיפה? בואו נגדיר מה זו מגיפה. אם תגדיר מה זו מגיפה, תוכל להגיד: "עכשיו אני במגיפה ולכן צריך חוקי חירום, עכשיו אני לא". כאשר אין את ההגדרה הזאת ואין את ההבנה מה זה אומר, אפשר להגיד כל מה שרוצים, אפשר להעביר את החוק הזה כדי לשמר כוח במערכת. בדיונים על איכוני השב"כ דיברו על זה שכאשר אנחנו נחצה את הקו האדום הזה נוכל להגיד: "אם זה היה, למה לא להשאיר את זה?" אנחנו מאוד מפחדים מהנרמול של הדברים. אני לא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, אבל החוק הזה בהתחלה הוארך כל שלושה חודשים,

שאומר שאנשים הבינו כמה החוק הזה מסוכן, כמה השליטה הזאת באזרח מסוכנת. עכשיו, כשאנחנו במצב הרבה יותר טוב, רוצים להאריך את זה בשנה. משהו פה לא מסתדר מבחינה לוגית.

מכיוון שהמטרה של החוק היא לשמור על הציבור ולא לפגוע בציבור, אני חושבת שחשוב לא להתעלם מנפגעי מדיניות המלחמה בקורונה. לא רק מנפגעי הקורונה עצמם, אלא גם מנפגעי

בשנה האחרונה של חיי אימא שלי, מאיה כצמן, שנפטרה באפריל 2021 במחלקת סיעודית של בית אבות גיל עוז, אבא שלי לא יכול היה לבקר אותה. המטרה הייתה לשמור על בריאות האנשים שנמצאים בקבוצת סיכון, אבל בפועל מטופלים של מחלקות סיעודיות, שהתמותה שם מאוד גדולה, שזמן חייהם קצוב, פשוט היו מבודדים מהמשפחות שלהם, כי מאפריל 2020 הביקורים בבתי אבות נאסרו. אימא שלי לא ראתה את הקרובים שלה במשך שנה שלמה לפני שהיא נפטרה. חולים במחלות סופניות כמו אימא שלי חוסנו. אימא שלי חוסנה חודש לפני מותה. המטרה של לשמור על אוכלוסיית סיכון לא הושגה באמצעים שננקטו, כי האנשים נפגעו, המשפחות נפגעו, ואת העוול הזה לא ניתן לתקן. החיסון לא אמור להאריך חיים בחולים סופניים. הייתה לנו בשבועות האחרונים הזדמנות לראות מה קרה כשבסין היה גל תחלואה מאוד רחב. ראינו שהמרכז האירופי לבקרת מחלות ומניעתן

הוא אמר שהיא לא מוצדקת, שהעלייה בתחלואה בסין לא צפויה להשפיע על האיחוד

אני אשמח שנראה נתונים על היעילות של הפיקוח הטכנולוגי על הנכנסים לישראל. אם זה כלי אפקטיבי, כדאי שגם בעולם ילמדו ויעשו אותו. ממה ששמענו לא ראינו

אנחנו עוקבים גם אחרי התחלואה שיש בבני אדם וגם אחרי התחלואה שאנחנו רואים בביוב.

אבל אנחנו בהחלט לא נמצאים בגל תחלואה שעולה.

בגרמניה - התייצבות במדדים,

בבריטניה - גלים של תחלואה, שכרגע נמצאים לקראת ירידה, בשבדיה עלייה בתמותה. להגיד שבשבדיה אין תמותה עודפת זאת פשוט אמירה לא נכונה,

יש שם תמותה עודפת מתחילת המגיפה, וזה לפי הנתונים

מזנים של אומיקרון אנחנו לא מודאגים, לכן לא הפעלנו את החוק למרות גל תחלואה מאוד עדין שהיה עם תמותה כמו התמונות שראינו באיטליה ובסין בתחילת

אני חושבת שדווקא גל התחלואה בעולם, שהיה גל מאוד גבוה ומשמעותי, עם פטירה של הרבה מאוד אנשים, עם עומסים על בתי חולים, הוכיח שאנחנו לא לוקחים כל דבר וכל גל שקיים בכל מקום בעולם ובאופן אוטומטי מפעילים פה מצב חירום ומתחילים להשית הגבלות. כמו שאמרתי, החוק הזה לא הופעל בשום הכרזה על מצב כזה או אחר שמתוקפו אפשר לתקנן תקנות מאז חודש יוני, זאת למרות גל התחלואה הזה. אני באופן אישי מבטיח להיות קשוב לכל הדעות ולכל הבקשות. נעשה הכל כדי לא להטיל

לא להקשות בדברים, אפילו תוך כדי תנועה לשפר כל הזמן. כמו שאמרתי, אני מכיר ויודע את הפגיעה האישית, הקהילתית, הציבורית, החברתית והמשפחתית מהניסיון שלי. אני לא רוצה להתחייב בשמך,

אבל אנחנו היום ממשלה שיש בתוכה אנשים חברתיים, קשובים, ואני יודע שאנחנו נעשה ככה גם בהמשך. אני רוצה להודות למשרד הבריאות שהיו קשובים לפניות שלנו ושלי לצמצם את החוק באופן מאוד משמעותי. כפי שהוכח, אין כאן ראש בקיר, אנחנו לא אומרים "בואו תאריכו ואחר כך נתמודד". כל הדיון הזה הוא לא סביב זה שמפעילים חוק קורונה ומהרגע נכנסים לגזירות. כל העניין הוא שאם הממשלה תרצה להכריז או לפעול, היא חייבת לעשות את זה מכוח חוק, מכוח סמכויות ותקנות. כפי שהציגה ד"ר פרייס, גם עם הווריאנט שכרגע הגיע מסין הם הבינו שמדובר במשהו שאפשר להתמודד איתו ולכן הם לא היו צריכים להפעיל את החוק. החוק פה מצומצם באופן משמעותי. הוא מצומצם בפרקים העיקריים שהיו לגביהם התנגדויות נרחבות, שזה הפרקים של החינוך, של עסקים, של התקהלויות. היועצת המשפטית בתיאום עם משרד הבריאות תשבו ותנסח. אמרו פה שהחוק לא הונח. החוק הונח בשלמותו אבל צומצם. היועצת המשפטית תנסח את החוק לאחר הצמצום והורדת הסעיפים הלא רלוונטיים. אנחנו נודיע שוב על התכנסות - כנראה שזה יהיה מחר - להשמעת הסתייגויות והצבעות. רק תזכרו שזני האומיקרון קטלניים פחות מעשירית מהקטלניות של זני השפעת. תזכרו את זה כשאתם באים לחוקק חוק ספציפי לזנים של אומיקרון. החוק הוא דווקא לא לזנים של אומיקרון. אלה הזנים שיש בישראל כרגע. ולכן החוק לא מופעל כרגע. אז למה צריך חוק לזה אם השפעת היא פי 10 יותר קטלנית? השפעת לא הייתה פי 10 יותר קטלנית מהקורונה על הווריאנטים השונים. אני מדבר על נכון להיום. תודה רבה חברים, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.